בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, כ' בכסלו תשפ"ב, 24 בנובמבר 2021. מייד נתחיל בסדר-היום. הסעיף הראשון הוא ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה. נמצאת איתנו מזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר, ואני אשמח אם תציגי את הנושא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, התבקשתי על ידי יושב-ראש הכנסת לפנות לוועדה המכובדת, והוא מבקש לשנות את שעות הפתיחה של ישיבות הכנסת בימים שני ושלישי, להגביל אותם עד שעה מסוימת. וביום רביעי השעה רגילה כפי שאני אפרט. ביום שני, כ"ה בכסלו, 29 בנובמבר, נר שני של חנוכה, ישיבת הכנסת תוקדם ותיפתח בשעה 13:00, ותסתיים בשעה 16:00, לכל המאוחר. ביום שלישי, כ"ו בכסלו, 30 בנובמבר 2021, נר שלישי של חנוכה, ישיבת הכנסת תיפתח, שוב, מקדימים לשעה 13:00, ותסתיים בשעה 16:00, לכל המאוחר. ביום רביעי, כ"ז בכסלו, 1 בדצמבר 2021, נר רביעי של חנוכה, ישיבת הכנסת תיפתח כרגיל בשעה 11:00, אבל תסתיים בשעה 15:00, לכל המאוחר. בתום הישיבה נעלה לטרקלין שאגאל להדלקת נר חנוכה בטרקלין. זו הבקשה של היושב-ראש לאחר שהתייעץ עם הסגנים, ואני מביאה אותה פה. תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה, אני רק אציין שהייתה ישיבה על כלל לוחות הזמנים של הכנס הנוכחי והבא, כולל פגרות. עלתה איזושהי הצעה מצד האופוזיציה ללוח זמנים קצת אחר, והיושב-ראש הסכים לשקול את זה,

ולכן אנחנו כרגע עוד לא מעלים את כלל לוחות הזמנים להצבעה, אלא רק את לוחות הזמנים המוצעים לשבוע חנוכה.

ירים את ידו. מי נגד?

ההצעה התקבלה לפי לוחות הזמנים שמצויים בהצעה. תודה רבה. תודה רבה לך, גברתי. תודה רבה. 2. הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב 2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל נעבור כעת לסעיף הבא שעל סדר-היום: הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב 2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל.

מדגיש, ערכנו כבר דיון בישיבה הקודמת,

מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת: שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק

התשפ"ב 2021 (פ/2245/24); סמכויות הוועדה: הוועדה תידון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות,

הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד שלושה חברים; סיעת יש עתיד שני חברים, אחד מהם זה חבר הכנסת בועז טופורובסקי; סיעת ש"ס חבר אחד, סיעת כחול לבן

סיעת העבודה חבר אחד, סיעת יהדות התורה חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו חבר אחד, חבר הכנסת

ואני גם מודה לחברת הכנסת שרן השכל שהסכימה, ושהכול היה בהסכמה. אני מקווה שזה גם יהיה איזשהו צעד בונה אמון לקראת העתיד בעבודה המשותפת שלנו כאן בבית הזה.

ירים את ידו.

אני רק רוצה איזושהי הערה קטנטנה משום שאתמול באמת העלו חברת הכנסת וולדיגר וחבר הכנסת יריב לוין איזושהי טענה לעניין ניגוד העניינים, שלא יצא לי עדיין מפאת הזמן להתייחס לזה, או לא ניתנה לי ההזדמנות עוד להשיב לזה בצורה רצינית בכתב, ואני אתייחס לכך בימים הקרובים. היה דיון פה על ניגוד עניינים?

לא, רק לומר שאני אגיב לכך. שלחו מכתב.

אבל אתייחס לזה, ואגיב על כך גם בימים הקרובים. בסדר גמור. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה. נעבור כעת להצבעה מי בעד ההצעה?

מי נמנע?

ההצעה התקבלה. תודה רבה לכם. נביא את זה לאישור המליאה, אבל הוועדה אישרה את זה. 3. קביעת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה, מטעם סיעת יהדות התורה אנחנו עוברים

קביעת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה מטעם סיעת יהדות התורה. אקרא כעת את ההצעה: הוספת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

סיעת יהדות התורה בוועדת הפנים והגנת הסביבה עד ליום י"א בטבת התשפ"ב, 15 בדצמבר 2021. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

ההצעה התקבלה. אני רוצה להגיד שזה דבר חריג שממנים ממלא-מקום קבוע לזמן מוגבל. אני לא זוכרת שקרה דבר כזה. הגיעה עכשיו בקשה, הסבירו לי שיש איזשהם נסיבות שרוצים שבאמת זה יהיה לעניין מסוים. בסיעה עוד לא החליפו את ממלא-המקום, עוד לא החליטו על ממלא-מקום,

וזה משהו נקודתי כרגע.

אבל אני רק רוצה להגיד שזה לא אמור להיות עכשיו איזה תקדים שיתחילו לעשות ממלאי-מקום שזה לחודש הזה וזה לחודש הזה. שיציינו את זה לפרוטוקול שלא - - - זה לא יהווה תקדים. תודה רבה. אני נועל את הישיבה. המשך יום נעים לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 09:53.